בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ועדת החינוך, התרבות והספורט ח' בתמוז 27 ביוני 2023, בנושא הצעה לדיון מהיר, בלימת הקמתה של האוניברסיטה בגליל ופגיעה בתושבי האזור כולו, של חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, חבר הכנסת עודד פורר, חבר הכנסת מאיר כהן, חבר הכנסת ואליד אלהואשלה. ברשותכם אני רוצה לומר ככה, בחודש ספטמבר 2022 עוד מעט שנה, אושרה במועצה להשכלה גבוהה בוועדת התכנון ולתקצוב הקמתה של אוניברסיטה בגליל על בסיס המכללה האקדמית תל חי. החלטה שהתקבלה בהצבעה במל"ג אושרה על בסיס המלצות של ועדה מקצועית שעבדה קרוב לשנה, והמסקנות של הוועדה היו שצריך להקים אוניברסיטה בגליל שעליה מדברים במשך שנים. משום מה ישנן טענות שהקמת האוניברסיטה מתעכבת לשם כך אנחנו ניתן לכם המציעים לפרוס את משנתכם, יפעת בבקשה." תודה רבה אדוני יושב הראש. כמו שאמרת אנחנו מדברים בעצם על אוניברסיטה ששנים רבות דיברו על החשיבות שלה, אני חושבת שאין קמפיין בחירות שגם לא הציגו את זה, ואני מדברת אם זה מטעם הליכוד, בעיקר ראינו את זה מטעם הליכוד בבחירות האחרונות, כמו גם במפלגות אחרות. מ-2005 מדובר על אוניברסיטה בגליל, עוד מתקופתו של פרס זכרונו לברכה. ברור לכולם אחרי כל ההשקעות שהיו בגליל, שאוניברסיטה היא game changer היא זו שתביא את השינוי בהרבה מאוד תחומי חיים שם, תשפיע על החינוך, על הכלכלה, על התעסוקה, על הדיור, על המרקם האנושי ששם, ועד היום הדבר הזה לא קרה. כשאני נכנסתי למשרד החינוך, כן כבת הגליל, כמי שמאוד חשוב לה הנושא הזה, וכמי שטיפלה בו במשך שמונה שנים שהיא נמצאת בכנסת, הדבר הראשון שלקחתי במסגרת ההשכלה הגבוהה זה לקדם את הקמת האוניברסיטה. הקמנו צוות מקצועי לחלוטין, מי שעמד בראשו היה זוכה פרס נובל, יחד עם קבוצה באמת מאוד מכובדת של אנשים מהאקדמיה שהתחילו לבחון לא אם להקים את האוניברסיטה, כי כבר קיבלנו החלטה במל"ג שמקימים את האוניברסיטה, אלא היכן להקים אותה ואיך נכון להקים אותה? ברמה המקצועית. יפעת ברשותך מי היו האנשים? מה היו השמות שלהם? אני זוכרת את השמות של חלקם, כמובן צ'חנובר שהוא זוכה פרס נובל, היה שם ויגדור משה כנציב המל"ג, היה יוסי קלפטר מאוניברסיטת תל אביב. יסלחו לי כל האחרים שאני לא זוכרת את השמות שלה, דודי שוורץ היה שם. אני באמת לא זוכרת את כל השמות כי הוקם צוות מקצועי על ידי המל"ג, יסלחו לי האחרים שאני לא באמת זוכרת את כל השמות, אני גם מאוד השתדלתי, בגלל הרגישויות, לא לבוא בדין מול הוועדה. אנחנו מינינו אותם, אישרנו את המינויים במסגרת המל"ג והוועדה התחילה לעבוד, לא נפגשתי איתם, נכנסתי רק כשהיה משבר, כשרצו למנות מישהו כחבר ואי אפשר מבחינה משפטית למנות אותו כי הוא היה נשיא מכללה, איש מאוד יקר אבל טכנית אי אאפשר היה לעשות את זה ואז צ'חנובר בעצם אמר שהוא לא יוביל את הוועדה אז אני נכנסתי לתמונה ואמרתי שאנחנו נמנה מישהו חדש. מינינו את פרופסור גייגר ממכון ווייצמן ומאותו רגע הוועדה המשיכה לעבוד,

בלי שאני נמצאת בשום אינטראקציה עם הוועדה, עד לרגע שבו הם הגישו את ההמלצות. הם הגיעו למל"ג להגיש את ההמלצות, פרסו לפנינו את הכל, הות"ת אישר את ההמלצות, המל"ג אישר את ההמלצות ואושרה הקמה של אוניברסיטה במכללת תל חי ובמיגל. מכאן היה צריך להקים ועדת הקמה על פי ההמלצות שהיו, שבעצם תוביל את התהליך של ההקמה בשנה הזו שאנחנו נמצאים, כדי שבשנה הבאה בעזרת ה' כבר נוכל להתחיל את השלב הראשון בבנייתה של האוניברסיטה, בנייתה זה לא לבנות פיזית אלא פשוט לצאת לדרך, כי הבנו שזה יהיה תהליכי. אם לא היינו יוצאים לבחירות, או לחילופין, אם תוצאות הבחירות לא היו כל כך מובהקות, ב-5 בנובמבר היינו מאשרים את צוות ההקמה,

גם זה צוות מקצועי, אני אומרת לכם אין לי שום נגיעה. תשאל אותי עוד פעם מי השמות? אני באמת לא זוכרת להגיד לך מי השמות ששם, כי מי שבנה זה בעצם נציגי המל"ג ות"ת את הצוות. היחידים שאני יכולה לומר לך שנמצאים שם זה נציגי תל חי ונציגי מיגל, כי הם היו צריכים להיות חלק בעצם ממי שמובילים, או אפילו המובילים הראשיים, יחד עם צוות מקצועי שהמל"ג בחר. היינו מאשרים את זה. ובאוקטובר הקרוב בעזרת ה' היה אפשר למומר שאוניברסיטה בגליל יוצאת לדרך. בא השר החדש, בחוצפה, ביהירות, באופן שערורייתי, פשוט בלם את המהלך הזה, את אותו מהלך שראש הממשלה התרברב בו, שאנחנו נקפיץ את הגליל ונקים אוניברסיטה ונעשה ונעשה, כלום, פשוט בלם. אני אומרת לך אדוני יושב הראש זה כמו לקחת תינוק ולדחוף אותו בחזרה לרחם אחרי שהוא כבר יצא. זה לא רק רכבת שיצאה מהתחנה,

זה כבר משהו שנולד. ובא שר החינוך ועצר. מה הוא אמר? אני רוצה ללמוד את זה, ואחר כך. קודם כל מה יש ללמוד? אתם כבר שנים מברברים את עצמכם לדעת שאתם רוצים אוניברסיטה בגליל. דבר שני, אם כבר אתה רוצה ללמוד, יש ככה דו"ח של הוועדה, שב תקרא אותו, זה לא יום לימודים ארוך, תסגור את האירוע הזה, ותבין שהדבר הזה כבר יוצא החוצה, זה לא שאתה רק מעכב אותו, אתה פשוט עוצר, אתה בולם, אתה מבטל החלטה שהתקבלה כאן. ואני אומרת לך ביושר ,לא האמנתי בחלום הכי רע שלי, גם כשבאו ואמרו לי מה יהיה עם גורל האוניברסיטה? אמרתי תקשיבו, אין מה לדאוג זה כבר יצא החוצה, אין זה גמור, זה חתום, זה מנוי, וגם את זה הם הצליחו לעצור. אז עברו כמה חודשים, מאוד מפרגנת לאינטליגנציה של שר החינוך, לא יודעת כמה שנים הוא צריך בשביל ללמוד החלטה שהיה פשוט אפשר לקחת ולקרוא אותה או לדבר עם מי שצריך שם כדי להבין שהעסק הזה גמור ושייתן לו ללכת, עד היום זה לא קרה. עכשיו הוא אמר שהם עוצרים את זה והוא בכלל יבחן מחדש את כל הנושא של אוניברסיטה. כאילו מ-2005 לא הספיק לבחון את זה, אז הם יבחנו את זה מחדש, ואז יחליטו אם להקים ואיפה, כי השכל של הטייסים, ויסלחו לי הטייסים, כי אני מאוד מאוד מפרגנת להם אבל הוא כל הזמן אומר אני טייס אני טייס, אז כנראה שזה יותר נחשב מאשר נובליסטים ואנשי אקדמיה שעוסקים בתחום.

אני לא מבינה כלום בטייס, אז הטייסים יכולים לומר עליי אותו דבר, אני האחרונה שיכולה לבוא ולהטיף להם או לספר להם מה נכון להם, שמה את זה בצד. עכשיו אנחנו גם מגלים שיש פה פוליטיקה כמובן, שמעורבת בעניין, כי ראש עיריית צפת הקים מהומה בתוך הליכוד על זה שזה נמצא בתל חי ולא בצפת, שצריך לומר ביושר, שהקמה של אוניברסיטה בתל חי ומיגל לא תיפגע במכללות באזור, להיפך, היא תחזק אותן. כי עדיין יש אוכלוסיות שלמות שלא יכולות לעמוד בתנאי הקבלה לאוניברסיטה והן יצטרכו מכללות, והמכללות בסביבה אמרו שחשוב להשאיר את המכללות בסביבה. הן אגב הציעו מודל של מכללה בתואר ראשון ואוניברסיטה בתואר השני, כאילו איזשהו ייצור כלאיים, אבל זה לא עובד ככה, אנחנו רוצים אוניברסיטה אמיתית בגליל, ולכן יש חשיבות למכללות והן תוכלנה לקלוט ולהתמקצע ולעשות את העבודה שלהן עם כל הסטודנטים שלא יכולים להיכנס לאוניברסיטה. השורה התחתונה אדוני יושב הראש, יש פה החלטה שערורייתית של שר החינוך, יש בה טעם לפגם, שום דבר שהוא ענייני בהחלטה שלו, פוליטיקה נטו. רצון לדרוס את כל מה שעשתה כאן הממשלה הקודמת, גם אם זה בא על חשבון חבל ארץ,

שהרבה מאוד מהאנשים שם הם תומכים שלהם, וחשוב לי להגיד את זה כי הם עמדו שם, הם עמדו בקריית שמונה והם עמדו בצפת ואמרו להם אנחנו נביא לכם אוניברסיטה, ומה הם עשו? הם פשוט ביטלו את ההחלטה, עד שכבר סוף סוף יש לו משהו שהוא יכל לעמוד ולגזור, לגזור את הסרט באוקטובר, זה שלו זה לא של אף אחד, הוא היה מוכן לבטל את זה בשם הפוליטיקה. אז אני יותר מאשמח לשמוע גם מה יש לנציג שלו לבוא ולומר כאן, ואני יותר מאשמח אם אדוני יושב הראש, יקבל החלטה כאן שהכנסת דורשת משר החינוך לקיים את ההחלטה שהתקבלה בות"ת ובמל"ג, אחרי עבודה מקצועית, יסודית, מאומצת, שנעשתה על ידי אקדמאיים, על ידי אנשי אקדמיה מהשורה הראשונה במדינת ישראל, ולהקים את האוניברסיטה בגליל, זה עדיין לא מאוחר.

רבה. בלי להבין בטייס, הבאת צ'ק ליסט מאוד מפורט. לא בטייס, בחינוך. אדוני יושב הראש, אני אשתדל לא לחזור על דברי הטעם שאמרה חברת הכנסת ביטון, אבל על אף האישור שניתן במועצה להשכלה גבוהה להקמת האוניברסיטה, על בסיס המכללה האקדמית בתל חי, יואב קיש, שר החינוך, החליט לבלום את הקמת האוניברסיטה. אין שום - - - זה הוא, זה אישי שלו, לא ברור למה? אין שום הסבר, הוא אפילו לא הגיע לכאן, הוא שלח אנשים מהמשרד, אנשי מקצוע, להסביר לנו למה הוא החליט ככה?

גם אני הייתי שר כמה פעמים, אני משער שמקבלים החלטה על סמך התייעצות עם גורם מקצוע, שיכול להיות, לפחות נשמע אותם. אני פותח סוגריים ואומר לך,

שאני נמצא בדיונים של ועדת החינוך ואתה מנהל את הדיונים, כמו אתמול למשל, שהיה פה דיון חשוב מאוד ואתה עושה את זה בצורה מעוררת כבוד.

אם מותר לי רק להציע, לא הייתי פותח את הדיון היום. ועדת חינוך היא ועדה מאוד חשובה בחייה של הכנסת, וביום שאתה מוחל על כבודך, כבודך מחול. אי אפשר לפתוח דיון של שרת חינוך לשעבר ושל

ואנחנו מגיעים לכאן ומדברים לקירות. ועוד פעם, שיסלחו לי, לא היועץ שלו שאני מעריך אותו, ולא הגברת הצעירה שעושה בוודאי ובוודאי עבודה נהדרת.

אני בא ממשרד החינוך, כשרצינו להגיע לוועדת חינוך זה היה רגע שרעדנו מהתרגשות. כי זה ועדת חינוך, כי פה צריכים לתת תשובות. זה הפיקוח על הממשלה.

אנחנו יכולים להגיד את הדברים, ככה ללהג ושום דבר לא יצא מזה. ואני מאוד מקווה שבדבריך אתה תעמוד על זה. תראו, משרד החינוך קורס אני רוצה להגיד לך אדוני, מעולם, ואני איש חינוך כל חיי, מעולם לא הייתה קריסה כזו במשרד החינוך. צר לי, ואני קושר את זה להחלטות השערורייתיות, אתמול יושב כאן מנהל משרד החינוך, אגב הוא אומר בהגינות, שהחינוך המיוחד קרס. לא היינו צריכים אותו בשביל זה, ידענו את זה לפני. לא, הוא אמר את זה בהגינות. זה היה נורא לשמוע את זה. ואנחנו יודעים, מי שיש לו בני זוג או ילדים או חברים שהם מורים ומנהלי בתי ספר, הקריסה עכשיו, שאני זוקף אותה לשר החינוך הנוכחי. ולמה אני אומר את זה? כי הוא לא מכבד את הכנסת, הוא לא מכבד את חברי הכנסת, הוא לא מכבד דבר מאוד בסיסי, זו הבטחה שלטונית. מרגי החליף אותי בתפקידי אדוני, אין דבר אחד שאני אמרתי שמרגי אמר אני לא עושה. הוא נכנס, אמר יש המשכיות שלטונית, אני עושה הכל. מרגי. וקיש נכנס למשרדו וחשב שכל מה שהוחלט לפניו בטל ומבוטל, הוא המציא את הגלגל מחדש. וכל הצעת חוק, וכל דיון, וכל הצעה שאנחנו מציעים הוא שולח, הוא אפילו לא עולה להגיב על הצעות החוק.

צר לי מאוד שההתנהגות האישית הזאת הופכת להיות לנחלת הכלל במשרד חשוב כמו משרד החינוך.

מבוגר מאוד, אני זוכר את באר שבע לפני האוניברסיטה, ואני יודע מה קרה בבאר שבע אחרי האוניברסיטה. היא יודעת, מעיר קטנה פריפריאלית, הפכה להיות למעצמה גדולה. אוניברסיטה נכנסת ליישוב, משנה את כל ההרכב של היישוב. אין ישוב שמגיע לו יותר מאשר קריית שמונה. ישוב ספר, עשרות שנים תושביו היו המגן האנושי של המדינה הזאת, הם נאחזים במקומות שאנחנו לא נאחזים, באומץ בלתי רגיל, הם מחכים עשרות שנים לישועה הזאת. וכך, אגב, התייחסו אליהם גם בהקמת המרכז הרפואי. מזל שאופיר כץ הלך להילחם על כספים קואליציוניים. אמרתי לו אופיר, איזו סיבה יש לך להילחם על כסף קואליציוני? זה דבר שצריך, שממשלה צריכה לעשות, בית חולים קדמי, חד מיון קדמי, אפילו לא בית חולים. וחשבתי שיואב, שעמד וסיפר כמה הוא הולך לפתח את הגליל, לפחות יבוא ויגיד אני משהה טיפה, יבוא לשרה לשעבר ויגיד לה בואי, תספרי לי, תלמדי אותי, תגידי לי מה בסדר מה אני צריך לקדם. במקום זה פשוט החליט,

אין אוניברסיטה בקריית שמונה. אז א' אנחנו צריכים להתנצל בפני התושבים בקריית שמונה, מגיעה להם התנצלות גדולה מאוד. כי כשאני פוגש סטודנטים, כשאני פוגש את האנשים שאני מכיר בקריית שמונה, והם כל כך ציפו לאוניברסיטה הזאת, זה היה משאיר את הצעירים, זה היה מפתח שטחי מחקר, זה היה מפתח את התעשייה, ראו את באר שבע. ושום דבר מהדברים הטובים האלה לא עמדו לנגד עיניו. ואם לא אלה, אז לפחות לכבד את ההחלטה השלטונית של השרה לפניו שמגיעות לה כל המחמאות, שבאה ולקחה דבר שדיברנו עליו הרבה שנים ואמרה אני מוציאה אותו לפועל. אז אדוני,

אני לא נכנסתי כעוס, אני אוהב אותך אהבה גדולה ואתה יושב ראש מצטיין ומעולה, אני רק אומר שחשוב מאוד שתצא אמירה מאוד נחרצת לשר החינוך, שבסוגיה כל כך חשובה, הוא היה צריך להביא לכאן את מיטב האנשים המקצועיים. אין לי שום דבר, שוב, כנגד היועץ שלו. אני מעולם לא העזתי לשלוח לוועדת הרווחה או ועדת העבודה, כשר. נכנסתי ביראת קודש. מעולם לא אמרתי ליועץ שלי תיגש. אני גם חושב שיהודית ואתי יכולות להעיד שלא הרבה פעמים הגיעו לכאן יועצים של שרים, אלא הגיעו מנכ"לים, סמנכ"לים, סגן שר או השר בעצמו. אני תמיד באתי לוועדת הרווחה, מעולם לא אמרתי לוועדה שאני לא מגיע. אני רק אומר אדוני יושב הראש, מה שאמרתי קודם, שיהיה חשוב גם בפרוטוקול, הייתה צריכה לשבת פה השדרה הניהולית של המל"ג, שזה הכי טבעי הם בדרך כלל גם מגיעים. אבל הם לא נמצאים כאן כי שר החינוך עסוק בהתנגשות מולם, הוא אוסר עליהם להגיע. הם מכירים הכי טוב מכולם את מה שקורה.

הוא אפילו לא כינס ישיבת מל"ג, אין דבר כזה בדרך כלל, זה לא שהוא מנהל את ישיבות המל"ג, ולמרות שהוא לא מנהל את ישיבות המל"ג, הוא אסר את התכנסות המל"ג בגלל שהוא לא הצליח להעביר בבחירה שלו את מי שהוא רצה. שתבינו, שהיום ההשכלה הגבוהה מנוהלת בצורה פוליטית, מונעת מהאנשים היקרים שאמונים בעצם על ההשכלה הגבוהה, לעשות את מלאכתם. והנה התוצאות הן לפניך.

אני יודעת שזו לא את, ושלחו אותך כי הוא פשוט לא רוצה שאחרים יתעמתו עם מה שקורה כאן. היא בכל זאת הגורם המקצועי שריכזה את הנושא. אני יודעת מי בדיוק עמד שם. יש יועצת משפטית, ויש את המנכ"לית, ויש את האנשים שבאמת ככה עסקו בזה ביום-יום. אתה יודע שמשרד החקלאות - - - מסוימת שמע אז הוא היה אוסר על הבחירות. מה שאמרת שאת מביאה לשולחן שהשר אסר עליהם להגיע את מדברת מידיעה, או שאת משערת שכך זה? אני אומרת לך שהוא לא מאפשר להם לעסוק בשום דבר. את אומרת את זה מידיעה יפעת?

אני אומרת לך מידיעה שהוא לא מאפשר להם לעסוק בשום דבר של המל"ג, וגם שלא יעשו - - - וגם העמדה שלהם שונה משלו? ברור. הוא ביטל את ישיבת המל"ג האחרונה משום שהוא לא מוכן שהמל"ג יתנהל בפורום המקצועי האנושי שהוא קיים.

חבר הכנסת מיכאל ביטון. האמת היא שסימון היה כאן לפניי,

אני אחריך סימון. סימון מתעסק בספורט הוא לא מתעסק. לא, אנחנו כולנו במטרה. שוט סימון. תודה אדוני יושב הראש, אני קמתי הבוקר עצוב זה לא מילה, ישבנו בחדר האוכל למעלה במלון ביחד עם יפעת ועוד חברי כנסת, דיברנו על המדינה שלנו. באמת בכאב גדול. אנחנו מאבדים את זה. ואתמול הייתי עם צמרמורות שראיתי את המקרה מול אלוף משנה אליאב אלבז, מח"ט שהגיע לנחם את משפחת הראל מסעוד אחד הנרצחים בפיגוע ליד עילית. חבורה של עבריינים פושעים נערי הגבעות צועקים לו רוצח,

מבריחים אותו. ואני כאזרח במדינה קודם כל רואה את זה ואני לא מאמין שזה קורה. פשוט לא יאומן שדבר כזה קורה. ואני לא שומע יותר מידי חברי כנסת מהציונות הדתית ומעוצמה היהודית מגנים את זה, וזה לא פלא. אז קודם כל אני קורא להם לגנות את זה, כי הדבר הזה - - - סימון אני חושב שהגינוי היה מכלל הקשת הפוליטית. אני לא שמעתי את מר בן גביר. אני חושב שגם בן גביר הוציא על זה הודעה.

אם זה קרה אני מתנצל,

בן גביר שולח אותם לרוץ לגבעות ואחר כך אומר - - - ברגע שבן גביר אומר להם רוצו לגבעות אז אני לא יודע מה הם מבינים. והדבר הזה לא קורה סתם, הוא קורה בגלל שהשר לביטחון לאומי קורא לאנשים האלה רוצו לגבעות. זה לא קורה סתם, האלימות הזאת והנרצחים וכל מה שקורה במדינה זה לא קורה סתם. זה לגבי הנושא הזה, קודם כל כאזרח. סימון, ציוץ של איתמר בן גביר. זעם או טענות זו לא הדרך להטיח ביקורת, וודאי מקרה של מח"ט בצה"ל, אין שום מקום להתנהגות כזאת וקריאות כאלה נגד מפקדים בצה"ל. מתי זה יצא? לפני 11 שעות. הבנתי, תודה. לגבי מה שמאיר אמר. אתמול היה דיון והיית שותף בדיון הזה בוועדת הכנסת ברשות אופיר כץ, לגבי היחס של המשרדים, גם לממ"מ וגם לחברי הכנסת. ואני רואה את זה פה. אנחנו עושים דיון כל כך חשוב, הרי כל הזמן מדברים על הנגב והגליל, בבקשה זו ההזדמנות הטובה ביותר לחזק את הגליל, אין טוב מזה. השרה לשעבר יפעת שאשא ביטון עסקה בזה שנה וחצי, מדברת על זה על כל במה, קידמו את זה, אנחנו באים פה לדיון אדוני יושב הראש,

עם כל הכבוד לכל מי שנמצא פה, הייתי בטוח שיהיה חדר מפוצץ מאנשים שאכפת להם, שרוצים לקדם את זה, אבל זה לא קורה. מה חשוב? חשוב לעבוד אתמול ולהטריל את הממשלה חמש שעות בחוק טבריה כדי לקדם אדם מסוים שלא יכול להיות ראש עיר ועכשיו שכן יהיה ראש עיר. אבל הדברים האמיתיים שאחד מהם נמצא פה על השולחן. הרי יודעים מה זה יעשה לאזור הזה, איזו פריחה תהיה שם, כמה סטודנטים יגיעו לשם, כמה עסקים ירוויחו מזה, כמה עסקים ייפתחו, כמה תיירות תהיה. לא, את זה עוצרים, כי זה לא חשוב. אז בכוח של הוועדה הזאת, בדיוק מה שדיברנו אתמול אדוני יושב הראש בפגישה עם אופיר כץ. די, הסיפור הזה צריך להסתיים. לא תתייחסו, המשרדים לא יתייחסו לכנסת, אנחנו נעשה פה מהפיכה בכנסת. אנחנו, חברי הכנסת לא נוותר. לא נסכים לכזה זלזול בחברי הכנסת. לא משנה אם זו אופוזיציה או קואליציה. מי יושבים פה רק? אני אשמח פשוט להכיר. דובר מל"ג ערן. וורה מקסיוטין. ורה ויועץ השר. אני רק אומרת לכם מראש כי אני רואה שעוברים פה פתקים, אתם מדברים לפרוטוקול. אני רק אומרת לכם כי זה כן חשוב לי. הדברים שנאמרים כאן נאמרים לפרוטוקול בסדר? ויש פרוטוקולים גם, כי אני עובדת מסודר מה לעשות, אני גם אדם מקצועי קודם כל, אחר כך אני בפוליטיקה. יש פרוטוקולים לכל מה שהיה, אז תשתדלו להיצמד לאמת כדי שלא יהיו פה חיכוכים מיותרים.

תודה רבה. יסמין את רוצה להגיד כמה מילים?

Ladies first מה קרה לך?

אני רוצה דווקא לשמוע קודם את הצדדים המקצועיים. יסמין הוא צודק. אבל אני רוצה לשמוע קודם. אבל אנחנו עושים סבב ח"כים, אז אני אגיד כמה מילים. יושב הראש, אני מצטרף לשמירת כבודה של הכנסת. דיון כזה על אוניברסיטה בגליל כן או לא היה צריך להיות בנוכחות מנכ"ל משרד החינוך ויושב ראש המל"ג ומנכ"ל המל"ג. מנכ"ל המל"ג. מנכ"ל משרד החינוך לא קשור לאירוע. לא קשור , אין לו סמכויות שם. מנכ"ל המל"ג. מנהל המל"ג.

סליחה, כל הסיפור הזה מל"ג או חינוך מי הסמכות. אם אין סמכות למשרד החינוך אז איך שר החינוך ביטל החלטה של המל"ג? לשר יש אחריות, אבל יש שני מנכ"לים, יש מנכ"ל של המשרד ומנכ"ל המל"ג. אז כל איש מקצוע אחר של משרד החינוך לא רלוונטי לדיון לפי הדבר הזה. לכן הם לא הגיעו. בכל מקרה אני אומר כשאין את הנציגות הראויה לדיון גדול ומשמעותי, פשוט עוצרים את הדיון חצי שעה ושולחים אותם להביא את האנשים. ומשרד שלא יתייחס בכבוד לכנסת, ומשרד שלא יתייחס בכבוד לוועדה, שהוא צריך את הוועדה הזאת לחוקים ולהמון נושאים, אז הוא לא יקבל. ואם אין נוכחות מכבדת, צריך לעצור ולעשות הפסקה עד שיגיע מי שצריך להגיע. זה לגבי ההתנהלות. לעצם הדברים אני לא רוצה לדבר על פוליטיקה. אני בא מדיון בוועדת בריאות על זה שאתה מת בגליל ארבע שנים לפני תל אביב. על זה שחולים אונקולוגים לא יכולים לקבל מיטת אשפוז בזיו. טיפול אונקולוגי אבל בלי לישון שם אם יש בעיה. על ילדים שהולכים לתל אביב לקבל טיפולים. משפחות שאין להן אוטו שמפסידות פרנסה של שכר מינימום כדי ללוות את הילד שנה ושנתיים לטיפולים אונקולוגיים בתל אביב. על פערים כל כך גדולים בגליל ובנגב בכל תחום, בתשתיות, בתעסוקה, בבריאות, בחינוך, בשוויון הזדמנויות. ואז יש מצב שפתאום ממשלה עושה את הדבר הנכון, אומרת נקים אוניברסיטה, כבר רגע לפני תוצאה ובולמת את המעשה הזה. אני קורא לשר החינוך להתעלות מעל העניינים, להתעלות ולעלות לגובה 30,000 רגל, נקי, לבד, ולקבל את ההחלטה הנכונה, וכן להקים אוניברסיטה בגליל, ולהקים מהר, ולהסיר את החסמים, ולהצלחות יש הרבה אבות, וכולם יכולים לקבל את הקרדיט. אבל לפגוע בגליל ולא להקים את זה, זה גם אי קיום הבטחה של הליכוד. ראש הממשלה אמר אני אקים אוניברסיטה בגליל. יש עוד כמה הבטחות בחינוך, אנחנו עוד מחכים לחינוך חינם מגילאי לידה עד שלוש, הבטחה של ראש הממשלה, עוד מחפשים את הדבר הזה, וגם הקפאה של משכנתאות ועוד כמה דברים. אבל הבטחתם להקים אוניברסיטה בגליל, צריך אוניברסיטה בגליל, הגליל סובל מפערים. ואתם לא עושים את ההחלטה הנכונה משיקולים זרים, אני אומר בואו תתעלו מעל הכל בלי שיקולים פוליטיים ותקימו את האוניברסיטה בגליל ויפה שעה אחת קודם. תודה רבה. יסמין, עדיין לא רוצה להתייחס? בהמשך, אוקיי. מרכז השלטון המקומי, ראש עיריית קריית שמונה אביחי שטרן נמצא בזום, בבקשה אדוני. יש הרבה אנשים שהיו צריכים להגיע כדי לתת, והם לא מגיעים לכאן מפחד כי אמרו להם מפורשות שאם הם ישתתפו בשיח הזה אז הם לא מתחייבים למה יהיה גורל , או עתיד האוניברסיטה הזו. אז רק שתדעו וגם את זה אני אומרת. זה היה בתקופת צ'אושסקו. אביחי שטרן? שומעים אותי? כן בבקשה. אז קודם כל תודה רבה על הוועדה הנכבדה על הדיון החשוב הזה. אני התמול הייתי בשדולת הגליל שהוקמה וגם שם ראיתי הופיעה מצגת שמתכננים בגליל אוניברסיטה וזה מופיע ומדברים על זה בגאווה. בפועל אנחנו רואים שההחלטה הזו מוקפאת.

קראית שמונה עושה תהליך נפלא להיות בירת מדינת ישראל, בירת הפודטק של מדינת ישראל. אני לא אגיד שאני מתיימר אפילו, היא גם בעיניי בירה בינלאומית, ומוסד מחקרי כזה,

זה לא רק לוח מחיק ומקום לתארים, בסוף אוניברסיטה זה ecosystem שלם בעיקר מהמחקר שמתפתח סביב זה, מקומות תעסוקה, אוכלוסייה חזקה שבאה להתגורר בגליל על קו הגבול. אני רוצה שכולכם תסתכלו ותראו את הדברים האלה לנגד עיניכם. כשאנחנו מדברים על אוניברסיטה, אני לא מדבר על בית חרושת לתעודות בכלל, אנחנו מדברים על game changer, על מנוע צמיחה לאזור שכולכם אמרתם שהוא בעדיפות לאומית, שכולכם אומרים שצריך לחזק את הגליל ולחזק את הגליל זה לחזק את מדינת ישראל, זה לחזק את גבולות מדינת ישראל. האויב הכי גדול שלנו, והנה אנחנו רואים גם בימים אלה איך הוא מרים את הראש שלו ומקים מאחזים על שטח אדמת מדינת ישראל, בשביל שהגבולות יהיו חזקים, זה מה שמחזק את הגבולות, זה מה שמחזק את האוכלוסייה, זה מה שמחזק את הכלכלה, זה מה שמחזק את החינוך, את התעשייה. ואני לא יודע איך אחרי כל כך הרבה שנים שנלחמים, ואני מזכיר שהחלטה להקים אוניברסיטה בגליל התקבלה עוד בשנת 2005, והנה אנחנו בשנת 2023, אחרי שאותה החלטה כבר הושלמה ויש כבר המלצות, והמלצות הן לא המלצות פוליטיות כמו שמנסים לצייר אותם, זה המלצות מקצועיות בגלל תשתית אקדמית, סגל אקדמי, כמות סטודנטים. כשאנחנו מדברים על להקים אוניברסיטה אנחנו גם לא רוצים להקים אוניברסיטה בשביל אוניברסיטה, אנחנו רוצים גם שהאוניברסיטה תעמוד בתנאים האקדמיים הדרושים, ברמת ההשכלה הדרושה, ואין היום. גם אם מאוד מאוד רוצים אין היום שום מכללה שיש לה את התשתית שיש למכללת תל חי. אז באמת, במקום לבוא ולקדם את הדבר החשוב ביותר לגליל והחשוב ביותר למדינת ישראל אחנו בכלל צריכים לקיים דיון כזה של הקפאת החלטה כזו? בעיניי עצם קיום דיון כזה זו תעודת עניות למדינת ישראל. ובאמת זו מחלוקת בין אנשי הכן לאנשי הלא. אלו שעושים, פועלים ודוחפים ומבינים את המשמעות האדירה שיש לאוניברסיטה, לכן אלו שתמיד יגידו למה לא, למה צריך להפריע, למה יתקעו מקלות בגלגלים. ובאמת אוניברסיטה מביאה איתה ecosystem שלם, לא רק תארים. אני רואה מה תעשיית הפודטק עושה בימים אלו לקריית שמונה, 26 חברות סטארט-אפ שקמו בשנתיים. אני בטוח שאוניברסיטה שתקום בסופו של דבר בתל חי תעיף את כל הסיפור הזה למקומות שא אחד מאיתנו לא דמיין בכלל.

רצו להקים אוניברסיטה לגליל מחוץ לגליל, נלחמנו, ניצחנו.

ואפילו קיבלנו את אישור המל"ג להקמת אוניברסיטה בגליל בתל חי, רק אתמול בוועדת הכנסת ציינו שזה הפתרון הנכון ביותר והמתאים ביותר לגליל.

העיכוב הזה היום פוגע בגליל, פוגע בקריית שמונה. ואני אומר לכם, זה מוקלט, זה משודר, אני לא אתן לזה יד. אני אדאג שכל תושב בגליל ידע בדיוק מי עזר לבנות עתיד ומי הפריע לחזון הזה להתממש. ואנחנו מדברים על 70 שנים של פערים, ובחמש השנים האחרונות, עם בחירות אינסופיות, עם שנתיים קורונה, בטוח לא עזרו לנו לצמצם את הפערים האלה. ואתם יודעים מה? אפילו לא צריך לקבל פה החלטה. צריך ליישם, ליישם מהר וליישם טוב, ולהפוך את אוניברסיטת תל חיי מסיסמה למציאות. ואנחנו לא נפסיק להילחם עד שזה יקרה.

פונה לכל החברים פה, כדאי לכם להצטרף אלינו, להצטרף לאנשי הכן, לאנשי העשייה, לאלו שיוצרים את העתיד ולא להיות אנשי הלא, לא להיות אלה שאומרים תמיד למה לא, ולא אלו שמדברים בסיסמאות עד כמה הגליל חשוב ובפועל אנחנו יום אחרי יום, הנה אצלכם בכנסת מדברים על חשיבות הגליל, והרבה דיבורים אפס מעשים. אז אני מתנצל על האמוציות, הנושא הזה בוער בי, זה העתיד שלי, זה העתיד של הילדה שלי, זה העתיד של משפחת קריית שמונה,

ששלחה אותי לייצג אותם, ואני אעשה את כל מה שיש ביכולתי כדי שההחלטה הזאת תצא לפועל. ואם זה לא יהיה בדרך נכונה כי אתם מבינים את זה, אז אני אגרום לכך שכולם יבינו את זה וידעו מי אלו גם אנשי הלא שפוגעים בהם. ואני באמת מבקש, בואו נירתם כולם, אין פה אופוזיציה קואליציה, הגליל חשוב לכם? זו המטרה של הגליל, זה מה שיחזק את הגליל. ותודה על זכות הדיבור הזאת. תודה רבה אדוני. אלחנן פלהיימר יו"ר התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל. אגב רק שימו לב, סליחה אלחנן, וזה נכון, אתמול הייתה השדולה לקידום הגליל, הם דיברו על זה שחשוב להקים אוניברסיטה בגליל, רק תבינו את תיאטרון האבסורד כאן בכנסת ישראל. גם בוועדה, אגב, מיכאל שהייתה אתמול. אגב אני לא רוצה לדבר בשם השר, אבל אין ספק שגם השר חושב שיש חשיבות להקים

אז שיקים ויפסיק לבלבל את המוח. אם הוא חושב שיעשה, מעשים למה דיבורים,

בוא נשמע מה הוא אומר. עד עכשיו - - - אתה נותן לו גיבוי.

אני לא נותן שום גיבוי. בינתיים כל יום אני רואה כמה הוא שר כושל. אתמול היה דיון, בכינו פה עם אנשים שגוזלים להם שעה דווקא לילדים הכי חלשים. איזה מין שר זה?

מערכת החינוך אמנם החינוך המיוחד אמנם קורסת במשמרת של המנכ"ל הנוכחי והשר הנוכחי, אבל לצערי במשך שנים הדבר הזה נדחק הצידה ולא מטופל. אתה יודע אבל איפה הם חטאו? יפעת גם את היית שרה, ולצערי, אני לא אומר שלא עשית, אני לא בא להטיח אשמות. תני לי לסיים. אני לא מאלה שאומרים הממשלה הקודמת והממשלה הקודמת, יש פה שר מצליח מאוד, מאיר כהן שהיה שר הרווחה. הוא אמר שמרגי ממשיך אותו, כל הכבוד. יש שם דברים ויש שם דברים טובים, ואם שר מוצלח אז עושים דברים טובים יחד עם זאת אני אומר לא עשינו מספיק. ואני גם הייתי בקואליציות. אדוני יושב הראש, שהוא לא יטעה אותך. ולכן אני אומר אי אפשר להפיל את הכל סימון, על השר החדש, ולהגיד החינוך המיוחד קורס כי אתה לא עושה כלום. אבל אתה מפיל את עצמך, אני אגיד לך למה. שרים רבים לא עשו כלום מהקואליציה הקודמת ומקואליציות קודמות. אתה יודע איפה אתה טועה?

כי הדברים האלה מתועדים, ואני פשוט לא רציתי שתיפול ותיכשל בלשונך. לא, יפעת, אני אומר שעשית דברים טובים. אני אומר לא עשינו מספיק, לא הממשלה הקודמת ולא הממשלה לפני הקודמת.

כי זה בדיוק גם מה שקורה כאן עכשיו עם האוניברסיטה. כשאני נכנסתי אני אמרתי שהחוק של החינוך המיוחד, עם כל הכוונות הטובות שלו, פגש את השטח בצורה קטסטרופלית, קיימנו פה דיונים.

כולם מסכימים שתיקון 11 לחוק היה טעות. אני הקמת צוות מקצועי, ישבו במשך שנה צוותים פרה-רפואיים, כל אנשי המטה, כל אנשי החינוך המיוחד בארץ, הורים, באנו דיווחנו גם בוועדה תוך כדי תהליך. מה עשה השר החדש? בא ומחק את הכל והקים ועדה חדשה נכון כ? כי שיחכו הילדים של החינוך המיוחד.

אמרתי לו גם כשנכנסנו לתפקיד, אמרתי לו משימת חייך עכשיו זה החינוך המיוחד, עשינו תהליך צריך להשלים אותו, יחד עם הארגונים וההורים לאיזה מתווים מכל המתווים שעלו שם, כדאי ונכון ללכת. ידענו גם תקציבית איפה זה היה. האוצר היה בתך הדיונים האלה שנה שלמה. הוא בא ומחק את הכל.

אנחנו נסגור את הסוגריים כי זה לא הדיון. הקים ועדה כדי להרוג את הנושא, כדי להגיד אני "אבו עלי", אני אציל את העולם נכון? אנחנו נסגור את הסוגריים, אני העליתי את זה כי זה כי סימןו - - - אז זה הסיפור אז אל תגיד לי לא עשו כי אנחנו עשינו - - לא אמרתי שלא עשית. - - כמו שהוא ביטל את האוניברסיטה הזאת, כך הוא ביטל את החינוך המיוחד.

אנחנו נסגור את הסוגריים, לא אמרתי שלא עשית,

ולא רק הקודמת, גם הקודמת ולפני הקודמת לא עשו מספיק לחינוך המיוחד וכולנו מסכימים עם זה.

ובמקום לבוא כמו מרגי ולהמשיך את זה, הוא דרס גם את זה ועכשיו מתחילים הכל מחדש, וילדי החינוך המיוחד בסדר,

עכשיו אנחנו לא בדיון של החינוך המיוחד, אני רק סוגר את הסוגריים. היה חשוב לי להגיד את זה סימון, כי אתה יודע, אני מנסה להיות פה כמה שפחות פוליטי, ולהתמקד תאמין לי אל תגן עליו,

לא אני לא מגן עליו, אני לא רוצה להיות פוליטי, אני פה מנסה לנהל דיונים בצורה מקצועית, ואם יימצא, עכשיו עוד פעם, אני לא חושד במה שאת אומרת, את אומרת דברים קשים כלפי השר, לגבי ההחלטה הזאת של המל"ג. אני לוקח הכל בפרופורציות, תכף נשמע את הנציגים של המל"ג ושל השר ונשמע באמת למה ההחלטה הזאת נלקחה. אבל אדוני יושב הראש זה לא פוליטי, אני יושב איתך פה שעות רבות. וגם אתה מכיר אותי, שאם אני אמצא לנכון שההחלטה הזאת היא טעות והיא נלקחה שלא בתום לב ולא בצורה מקצועית, אני אגיד את זה, אבל תן לי לשמוע את הצד השני. רק משפט. עכשיו קיבלתי הודעה מאיש עסקים גדול שרצה להשקיע בקריית שמונה, הוא כותב לי עצרתי את הפרויקט בגלל הנושא הזה של האוניברסיטה. תחשוב עסקית כמה אנשים רוצים להשקיע שם. אין לי ספק שיש לזה השלכות רוחב. כי כולם בנו על - - - טוב אלחנן פלהיימר יו"ר התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל, אלחנן בבקשה. צוהריים טובים, תודה יושב ראש הוועדה, חברי וחברות הכנסת שנמצאים. אני אגיד שגם אנחנו, הסטודנטים היינו שותפים באמת להחלטות שהתבצעו במל"ג. אני חבר מל"ג, יש לנו שני מושבים במל"ג, באמת היינו גם משקיפים בוועדה וגם הצבענו בעד ההקמה של האוניברסיטה. אנחנו באמת חושבים שיש חשיבות מאוד גדולה, וערך עליון להקמה של האוניברסיטה בגליל. לא נכנס להיבט הטריטוריאלי במדויק, אבל באופן כללי כמובן שהצבענו בעד, ולקחנו חלק וקידמנו, כי באמת יש חשיבות אדירה לטובת הדבר הזה. אני אגיד בהזדמנות הזו, שזה בהחלט רק התחלה וחלק מפאזל הרבה יותר גדול שצריך לתקן ולעשות בפריפריה. הקמנו ביחד עם תנועת אור את מועצת ה-100 יחד עם ארגונים טובים וחשובים בשביל לקדם ולדחוף בכמה שניתן

בשלל נושאים, בין היתר גם כמובן בהיבט אקדמי, כשיש עוד המון לפעול וזו באמת קריאה מכאן לממשלה לפעול בעוד הרמון מרחבים, בין אם זה בהיבט של ביטחון ,סטודנטיות בבאר שבע מפחדות ללכת בלילה ברחובות, יש שם משמר אזרחי. אני מכיר המון סטודנטים שגם לאחר הלימודים שלהם שהם אשכרה עושים משמר אזרחי, כי אין מספיק ביטחון, אין מרחב ביטחון אמיתי, גם כשעוצרים שם אנשים שפורעים. לא הבנתי איך זה קשור לדיון זה שסטודנטיות בבאר שבע מפחדות ללכת לבד? אתם נגעתם פה בהרבה דברים שלא נוגעים ספציפית, אז אני מדבר כבר במרחב על הפעולות שצריך לעשות בפריפריה. זו לא תופעה כזאת כמו שאתה מציג אותה. זו תופעה כזו ואין לי בעיה גם להביא סטודנטיות אם את רוצה, שיבואו וידברו.

ואני לא גרה בשכונה, אני גרה בשכונת דרום, תאמין לי אחת השכונות. להביא לך משמר אזרחי?

לא אמרתי שהיא במצב מצוין, אמרתי שזה לא כמו שאתה מתאר את זה. בואו ,אל תאבדו פוקוס של הדיון הזה.

כל פעם הוא ככה, זו לא פעם ראשונה. אז כמו שאמרתי זה גם בהיבט של תעסוקה, יש נשירה ענקית גם של סטודנטים. המטרה שלנו היא גם שהסטודנטים, לאחר הלימודים שלהם, יישארו בפריפריה. והיום אין מספיק מקומות תעסוקה בפריפריה, בגליל, בדרום, וזה מוביל לזה ש-90% מהסטודנטים לאחר שהם מסיימים את הלימודים שלהם, עוברים למרכז. ושתבין, ב-2048 לפי הצפי נכון להיום, בעתיד, צריכים להיות 13 מיליון תושבים במרכז, ובפריפריה בסך הכל 4 מיליון תושבים. אז חד משמעית הקמה של אוניברסיטה בגליל זה צעד ענק, גם בהיבט אקדמי, להוביל לעוד סטודנטים להגיע לפריפריה, עוד מקומות תעסוקה, עוד בעלי עסקים שיבואו ויקימו שם. זה מבחינתנו, נושא שהוא ערך עליון, ובאמת יש חשיבות אדירה לקדם אותו וכמה שיותר מהר, בהחלט כמו שהשרה לשעבר אמרה, נושא שכבר קודם, שהצבענו עליו, שעבר, אנחנו מברכים על זה, ואנחנו קוראים מכאן לשר החינוך ולכל הנוגעים בדבר לעשות עד כמה שניתן בשביל לקדם את הנושא הזה, וכמה שיותר מהר. תודה רבה. ורה מקסיוטין, ריכזה את הנושא במל"ג.

אוקיי אני רק אספר על התהליך קצת טיפה מעבר שבעצם התקבלה החלטת מל"ג להקים את הוועדה. חשוב לי שכן יהיו כתובים השמות של כל חברי הוועדה, בראשות פרופסור בני גייגר, היו שם פרופסור יוסף קלפטר, פרופ' חרמונה סורק, פרופ' מונא מארון, פרופ' שרה סטרומזה, פרופ' גליה צבר, פרופ' דודי שוורץ, מר משה ויגדור ומר יוסי אקרמן. אוקיי זה היה הרכב הוועדה. אז כאמור, הוועדה כתבה דוח עם המלצה למל"ג, המל"ג קיבלה החלטה לאמץ את ההמלצות שהיו בדו"ח, ולהקים אוניברסיטה בגליל שמבוססת על תל חי, שתתמזג עם מכון מחקר מיגל, ועל הקמת ועדת היגוי להקמה שאמורה ללוות את התהליך כיוון שהתהליך הוא מורכב. ובעצם מל"ג וות"ת אמורות למנות את ועדת ההקמה הזאת שתלווה את כל התהליך ביחד עם מכללת תל חי, וכרגע - - - הנושא. וגובשה הוועדה. אנחנו מדברים על ועדה מקצועית לכל דבר? ועדה של אנשי מקצוע,

עכשיו, חשוב גם שהוקם צוות היגוי שמנה מספר חברים וב-5 בנובמבר היינו אמורים לאשר את זה במל"ג. משום שתוצאות הבחירות היו מאוד מובהקות, היה נכון מבחינה אתית, מוסרית, הכל, גם משפטית, לתת לשר החדש לבוא ולהצביע על זה. שזה היה בסדר גמור מבחינתי. כמו שאמרתי לך, לא דמיינתי בשום scenario שהוא יוותר על הזכות הזאת. אז לא הבנתי מה קרה? כלום, הוא ביטל את זה. הייתה הצבעה של ביטול? שניה, מפה מה קורה ורה? רגע אני רוצה להבין. הייתה הצבעה של ביטול ההחלטה?

צריך להקים ועדת היגוי להקמה ובעצם צריך להביא את ההרכב שלה לאישור של המועצה להשכלה גבוהה כדי שהיא תוכל לצאת לדרך. אבל אנשי המקצוע, הוועדה המקצועית, המליצה על ועדת היגוי להקמה?

וכדי שהיא תקום צריך הצבעה? צריך למנות אותה כן. במועצה של המל"ג?

ויש כוונה לעשות את זה? עובדה שהוא לא עשה את זה. זה לשיקולו של שר החינוך שהוא יו"ר הוועדה. אז היועץ יגיד לנו. ירון גנץ, יועץ שר החינוך, בבקשה.

קודם כל אני רוצה להכחיש שמנענו מאיזשהו גורם או אסרנו על איזשהו גורם להגיע לוועדה. זה לא נכון לא אני ולא מישהו מטעם השר. תיארתי לעצמי שכך זה, לכן שאלתי את חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון האם היא יודעת מידיעה או שזו השערה.

אני אומרת לך את זה מידיעה.

אבל מה צפית שהוא יגיד יוסי? גם אם זה

אני לא אומרת שזה נכון או לא, אבל מה ציפית שהוא יגיד? שאיימנו על אנשים לא להגיע? יוסי כשהייתי ילד אבא שלי היה מסתכל עליי ורק מהמבט הבנתי שהוא אומר לא. לא צריך להגיד את זה, לפעמים אנשים מבינים בלי דיבורים וזה מה שקרה פה. אחרת החדר הזה היה מלא, תאמין לי. זו שיטת צ'אושסקו, מי שזוכר אותו,

יש לי שאלה, למה המנכ"לית לא נמצאת? למה סגן היו"ר מל"ג, יש סיו"ר שאמור להגיע, למה ות"ת לא נמצאים פה? למה אנשי המקצוע בשדרה הראשונה יחד עם האנשים הנוספים, כי אני יודעת מי עבד על זה. למה הם לא פה? כי אתם מונעים מהם בכלל להתכנס. את יכולה לשאול אותם, אנחנו לא אסרנו עליהם. אתם מונעים מהם בכלל להתכנס, אתם מונעים מהם את העבודה, ועכשיו אתה מונע מהם להגיע לכנסת.

אז אמרנו שאנחנו מדברים לפרוטוקול, תגידו את האמת. חבל שנכנסת בזה. כמובן עוד הערה ראשונית לפני שאני אתייחס לגוף הדברים, שמשרד החינוך הוא לא קשור לנושא הזה, כמובן בסמכות מל"ג, ולכן זה נושא מל"ג לחלוטין.

כי אני אומרת את האמת בדרך כלל.

השר יענה. השר יכול להגיע. השר של המשרד הזה קשור להחלטה? כן, השר הוא יו"ר המל"ג. אבל עובדי המשרד לא קשורים? גורמי המקצוע של המשרד לא קשורים לסיפור. והיועץ של השר קשור להחלטה?

קשור לשר, אוקיי. זה נכון.

אז כבר בפתח הדברים אני רוצה להדגיש ששר החינוך,

כמו שאמרתי גם יו"ר המועצה להשכלה גבוהה, תומך בהקמת אוניברסיטה בגליל. לא יישאר לי שיער בסוף הכנסת הזאת. שניה יפעת תני לו לסיים. תמיכת השר בהקמת האוניברסיטה בגליל, היא חלק מהחשיבות רבת השנים שהשר רואה בכל הנושא של הגליל כאזור לאומי אסטרטגי, הקמה נכונה של אוניברסיטה בגליל תוך ביצוע הלך מקצועי, ואני מדגיש מקצועי, לעמדת השר, תחזק את תושבי הצפון ולא כפי שניתן בכותרת של הדיון המהיר. יחד עם זאת, עם כניסת השר לתפקיד הגיעו אליו פניות לפיהן ההחלטה שהתקבלה לא הייתה מקצועית גרידא. הוא יכל לבדוק את זה, אנחנו חצי שנה כבר. יפעת שניה.

לא, אני מרחמת עליו. יפעת שניה אחת. אני מרחמת עליו, תראה לאן הוא שולח אותו ואיזה שטויות הוא שולח אותו להגיד. אני באמת ליבי אליך. יפעת, יפעת, שניה אחת, יפעת תודה רבה. ממה שאני התרשמתי מורה, ומאנשים שהרכיבו את הוועדה הזאת היה נשמע שההחלטה הזאת מקצועית לגמרי. הוקמה ועדה של אנשי מקצוע זה נכון, אני לא אומר שהיא הייתה או לא הייתה מקצועית. אמרת, מה אתה לא אומר? אמרת החלטה לא מקצועית. אמרתי שהיו פניות שההחלטה הייתה לא מקצועית. פניות ממי?

אז זה מה שאתה אומר.

מפעילים? אני לא אכנס לזה. מראש עיריית צפת?

ירון באמת ליבי איתך, אני מתנצלת שגם התפרצתי לך כי אתה פשוט מייצגת אותו ואני בשוק שהוא שלח אותך לעמוד מול הדבר הזה. אני דווקא שמחתי להגיע. מקבלת את דבריך שהוא רוצה לבדוק את זה. כמה זמן הוא צריך לבדוק אם זה היה מקצועי או לא?

הוא יודע מי האנשים, הוא יכל לחקור את זה, מצ"ח הוא יכל לעשות על זה. אנחנו כבר יותר מחצי שנה אחר כך. כמה זמן לוקח לו להבין מה הסיפור כאן?

אז שניה אני אסביר. כשהוא נכנס לתפקיד, הוא החליט לבחון לעומק את ההחלטה בעקבות הפניות שהיו, זה נמצא בעבודה מטה. חשוב לציין, כמו שאמרו פה, שההחלטה שהתקבלה במל"ג בעניין תל חי, היא ראשיתו של הליך מבוקר ורב שלבי. בטח, מ-2005 , צריך להתחיל מתישהו. לא, זאת החלטה ממשלה מ-2005. עכשיו זו רק החלטה, כן.

ברור, כי זו הפריפריה אז who cares? זו לא הייתה החלטה סופית של הכרה במכללת תל חי כאוניברסיטה.

זו הייתה החלטה סופית נאמר כאן.

חברים, לא אני לא . די כי אני לא יכולה לשמוע את

שאמרת על השר שלו ובכל זאת הוא התאפק. הוא לא אשם, הוא לא אשם. אדוני יושב הראש, יושבים כאן וצוחקים עלינו, צוחקים עלינו, כולנו. לא עלינו, צוחקים על הפריפריות. יסמין תודה רבה. ירון תמשיך. כשתתקבל ההחלטה בתום ההליך הרב שלבי, היא תחייב אישור פרטני גם של הממשלה ולכן כמו שאמרתי, ההחלטה היא לא סופית. ומתי תתחילו את זה? לאחר שימונה סגן יו"ר המועצה להשכלה גבוהה, השר, ביחד עם סגן היו"ר. תאמיני לי שאני שואל את השאלות, אבל תני לו לסיים את הדברים.

אני לא אתן לזה לקרות. השר ביחד עם סגן היו"ר יקיימו פעילות אופרטיביות כדי לקדם את הנושא, ועוד נושא שחשוב לציין, שתלויות ועומדות בבג"ץ שתי עתירות שיש להן השפעה על הנושא והן באות במכלול השיקולים. באחת העתירות יש בה גם טענות לא קלות נגד השרה הקודמת, אני כמובן לא נוקט בעמדה. ראש עיריית צפת טוען שזה אישי.

זה חשוב שייאמר גם לפרוטוקול. גלגלנו את העתירות האלה מכל המדרגות. תגידו את האמת. כי ביטלו את העתירות האלה, ואולי אחרי שאני עזבתי הגישו עוד פעם כדי שאתם תתמודדו עם זה.

אז אני אומרת לך שהעתירות שהגישו בזממנו גולגלו מהמדרגות אז חאלס להיתלות בשטויות ואמת אני אומרת לכם, יש גבול כמה אפשר לצחוק על הכנסת. יש גבול בשם הפוליטיקה. וצוחקים לא רק עלינו כמו שאמרה יסמין, צוחקים על כל תושבי הפריפריה, אחר כך אתם יוצאים ומספרים להם סיפורים כמה הם חשובים. אז אפשר לסגור את הסיפור הזה עכשיו, אנחנו מדברים על רב שלביות, תתחילו את השלב הראשון באוקטובר, עדיין לא מאוחר ואני מוכנה לקחת את כל מילותיי חזרה אם אכן אתם תעשו את זה. תודה רבה. אבל זה מתוקצב בכלל? - - - תקציב ב-2023-2024. ירון, תמשיך אוקיי. רק לא הבנתי מה שאמרת, רק שאלת הבהרה. אולי שנינו אותה שאלה. אמרת מתקיימת עבודת מטה?

היא מתוחמת בלוחות זמנים? זו הייתה שאלתי. כמו שאמרתי, הנושא נמצא על שולחנו של השר בעבודה, וכשיומנה סגן יו"ר יתחילו בביצוע פעולות אופרטיביות. איזה סגן? סגן יו"ר מל"ג. מתי אמור להתמנות סגן יו"ר? והיו"ר לא יכול לקדם? רק הסגן?

יש סגנית יו"ר אבל הוא לא רוצה, הוא רוצה מישהו והמל"ג לא אישר לו אותו. תספר את הסיפור על הסגן יו"ר. היא אישה, צריך לפטר עוד נשים קצת. לא אבל רגע, האוניברסיטה בגליל צריכה לחכות לסגן?

סגן יו"ר עושה עבודה מקצועית במל"ג, זה התכנון שהוא יעשה.

לא הבנתי אותך, תקשיב לי אני רוצה להבין. גורל אזרחי הגליל תלוי בסגן יו"ר אם יתמנה או לא? חלילה. יש מל"ג, יש אנשי מקצועי. בעזרת ה' הוא יתמנה והכל יהיה בסדר. אז מתי? הוא רוצה למנות סגן יו"ר שלא אושר במל"ג. תמנה את מי שאתה רוצה אבל מתי תסיימו את עבודת המטה? אותי לא מעניין ה פוליטיקה. הוא אמר הכל יהיה בסדר מיכאל מה אתה רוצה יותר מזה?

לא, אמרת עבודת מטה, כמה זמן תגיד לנו?

אולי אם אתה תדרוש לוחות זמנים . כשאומרים עבודת מטה זה אומר שקוברים את זה. זהו, זה נגמר. הם לא יעסקו בזה. חבר הכנסת ביטון הם מחכים לסוף הבחירות המוניציפליות כדי שיהיה אפשר להבטיח את הדבר הזה גם לצפת וגם לקריית שמונה, וכל אחד מהמועמדים יוכל לספר שביבי קשור אליו, והוא יוכל להביא את זה. אז עד אחרי הבחירות המוניציפליות יחכו קריית שמונה. אני שמח יפעת שאת גם שואלת את השאלות וגם מביאה את התשובות ברור, כי הדברים מאוד מאוד ברורים, אני אגב עומדת מאחורי כל מילה שלי, מוכנה להיבדק על זה, ואגיד לכם שיש גם סיפור עם סגן היו"ר, כי המל"ג לא אישר אותו, בגלל זה הוא גם לא מכנס מל"ג, הוא מחכה למנות עכשיו את כל המקומות הריקים שיש במל"ג כדי שהוא יוכל אחר כך באמצעותם אולי להשיג רוב ולמנות את הסיו"ר. עד אז תושבי קריית שמונה והגליל יחכו. תודה רבה ירון תראה, יש לי פה מסקנות דיון של ה-10 במאי 2022. אחת מסקנות הוועדה היו הוועדה חושבת שיש לתת לוועדה לעבוד ומצפה למסקנותיה בתוך שלושה חודשים, זה אומר אוגוסט 2022, אנחנו מתקרבים לאוגוסט 2023 בקטנה. והדברים עומדים בגו.

אני לא נכנס להחלטות המקצועיות של השר, של המל"ג, אני מכבד את האוטונומיה של מל"ג בנושא הזה. יחד עם זאת אני חושב שכן היה ראוי לתחום את זה בזמן מסוים. אני יכול לזרוק עכשיו מספר ולכנס אתכם ללוח זמנים, תעמדו בזה או לא תעמדו בזה זה עוד סיפור.

תבוא אתה עם הצעה, בוא עכשיו בוועדה, אין לי בעיה בוא נצא להפסקה עשר דקות, תחזור עם הצעה מסודרת, תגיד לי תקשיב בתוך כך וכך זמן הוועדה תתכנס ואנחנו ניקח את ההחלטה בפרק הזמן הזה. להשאיר את זה ככה פתוח, אני אומר לך את האמת,

אדוני יושב הראש אל תמכור את הכנסת. כבר הייתה החלטה,

סליחה שאני אומרת את זה, הם מג'עג'עים את כל הסיפור הזה מסיבות פוליטיות. יש החלטה של המל"ג, שיעמדו מאחוריה ושתקום אוניברסיטה באוקטובר הקרוב, נקודה. אין מה למרוח את זה. יפעת, הם צריכים להגיד לי תוך כמה זמן. הרי הוא לא מכחיש שהוא רוצה אוניברסיטה בגליל. מ-2005 הוא רוצה.

נכון בסדר הוא לא רוצה מ-2005, הוא התמנה שר להיות ב-2021. ארבל בכל מקרה הוא אומר שהוא ורצה את האוניברסיטה בגליל,

שיקים אותה באוקטובר, יש החלטה.

אז אני אומר, שייתן לנו פרק זמן, ששם תילקח ההחלטה לתחילת העבודה לבנית אוניברסיטה בגליל.

הכל בסדר, אני רוצה שהוא ייתן לי פרק זמן. מבחינת עבודה כמו שאמרתי, השר תומך, אין פה שאלה בכלל.

היו טענות לא פשוטות על נושא הקמת האוניברסיטה דווקא בתל חי. אתה מוכן להגיד את הטענות? כי אתה מפנה את זה אליי. אתה מוכן להגיד את הטענות, שזה אישי?

אבל צריך לבחון את הטענות, יכול להיות שצריך להתחיל את התהליך מחדש, יכול להיות שלא. להתחיל את התהליך מחדש? אתם מפקפקים בנובליסט? אתם מפקפקים באנשי אקדמיה, אפילו לא ידעתי להגיד לכם את השמות שלהם. אנשים שנבחרו בצורה מקצועית,

אתם לא מתביישים? לאיפה אתם עוד רוצים להוריד את המדינה הזו?. באמת אני שואלת. כשהשר יהיה שלם עם ההליך - - - אה, הוא יהיה שלם עם ההליך. טוב אני מציע משהו אחר. מה עמדת ראש המל"ג כלפי ההחלטה הזאת? ראש המל"ג זה השר. לא, המנכ"ל שלו, מה העמדה? אני אשאל. אז אולי צריך להביא אותו לפה. זו בושה. מיכאל הם הצביעו על זה.

אני יודע מה אני אעשה. חבל שחיים ביטון לא יכול להחליט תאמין לי הוא היה מחליט כמו שצריך. אה חיים ביטון? שלוש ביטון זה כבר בעיה. חברים, אני מבין את המורכבות. אין מורכבות, החיים פשוטים אל תסבכו אותם. זו פוליטיקה. יש החלטה - - - תעמדו מאחוריה. יפעת תאמיני לי אני מנהל את הדיון ואני יודע מה אני עושה, אני מבין את המורכבות ולכן - - - אין מורכבות. בסדר את טענת שאין, יש מי שחושב שכן. אני רק אציין הערה קטנה, סגן היו"ר המיועד, פרופ' דודי שוורץ הוא היה חבר בוועדה שהחליטה על הקמת תל חי. נכון והוא קסם של בן אדם ואין לזה קשר. אתם מאבדים שנה שאנחנו יכולים להקים את האוניברסיטה.

אני אעשה את זה אחרת, אנחנו לא נצא להפסקה, אני אתן לך לחזור כי אני מבין שזה יותר מורכב מזה, נכנס את הוועדה שוב בעוד שבוע, עד אז תבואו לוועדה עם תשובות. אני מבקש שהאנשים מהדרג הגבוה במל"ג יצטרפו, אם פרופ' דודי שוורץ יכול להגיע גם אני אשמח. ואנחנו יחד נקבע לוח זמנים. הוא לא יגיע בחיים כי אחרת השר לא ימנה אותו. שניה, יפעת. אני יודע מה אני עושה. אמרתי במידת האפשר שדודי שוורץ יגיע. לפני שאתה סוגר את הוועדה אני רוצה לומר כמה דברים. אני אתן לך, שניה אחת. ולכן אנחנו נכנס את הוועדה שוב סביב הנושא.

תושבי הגליל מגיע להם את ההתייחסות הזאת של הוועדה. אני לא חותמת גומי של אף אחד,

וכשאני חושב לנכון לכנס ועדה שוב אני מכנס אותה, ויחד עם זאת אני יודע לעבוד יד ביד עם הגורמים הרלוונטיים המקצועיים והפוליטיים שנמצאים סביב הדבר הזה, ולכן אנחנו נקדם את הנושא הה ביחד ובשיתוף פעולה ואני מקווה שיהיו לנו בשורות טובות. יסמין בבקשה. האמת שביקשתי לחכות לפני שאני מגיבה, כי אני באמת משתדלת לא להיות אימפולסיבית, ומכיוון שלפחות לא הייתי בטוחה שאני שולטת או שאני מבינה נכונה, רציתי להקשיב, ובאמת למדתי כל כך הרבה והבנתי את התסבוכת, אבל וואלה, לא טעיתי. יכולתי לדבר גם בהתחלה, כי כמו בכל נושא, בכל דבר, תושבי הנגב ותושבי הצפון מופלים. בתרבות, ברפואה, בחינוך, בכל דבר אנחנו מופלים. תכניסי גם ספורט גם זה חלק מהחיים. גם ספורט, בתקציבים ובתוכניות. אז שלא נדבר על הזלזול שבאמת לא הגיעו לכאן אנשי המקצוע שיכולים לתת את התשובות, שלא נדבר שהתשובות שלך, אני לא מאשימה אותך,

אבל התשובות הן באמת, לא לעניין. יושבת פה שרה לשעבר, אומרת וואלה אנחנו מבזבזים פה עוד שנה, אבל מה אכפת לשר או בכלל לממשלות הליכוד שב-20 השנים האחרונות הביאו אותנו לאן שהם הביאו? עם מחסור של 700 כיתות בחינוך המיוחד, שגם את זה למדתי השבוע. כי זה תושבי הגליל, ותושבי הצפון או שזה תושבי הנגב. אז מה איכפת? אז הפסדנו שנה, יפעת, who fucking care? סליחה על השפה שלי, סליחה, נפלט, אני מתנצלת. אבל זה באמת מגיע עד לפה, עד לפה. אני באמת חושבת שאם אני הייתי גרה היום בצפון, הייתי עושה רעש גדול. למה לדחות עוד שנה?

ואני מאמינה לה, סליחה - - - לא אמרתי שנדחה עוד שנה. אמרתי שאני רוצה תשובות מקצועיות לשבוע הבא.

אני הולך לבטל דיון ולכנס את הדיון הזה במיוחד. יפה מאוד. ככה צריך.

תודה רבה תודה רבה. אבל הנוכחות של מי יהיה בדיון. אני אמרתי, זה נרשם לפרוטוקול. אתה יכול לחזור עוד פעם? הנהלת המל"ג, ואם תהיה אפשרות לפרופסור. הנהלה יכול להיות לך מישהו שהוא - - - מה אתה רוצה שאני ארשום לך יו"ר המל"ג וזה? לא יודע.

את הגורם המקצועי אני סומך על אלחנן שהוא ידע וירון וערן, ידעו להביא את האנשים הטובים מהדרג הגבוה ביותר.

אני מקווה. ברשותכם אני נועל את הדיון, תודה. תודה רבה אדוני יושב הראש.